בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הראשון שעל סדר-היום: צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. ראשון הדוברים, משרד הכלכלה. אני מהלשכה המשפטית במשרד הכלכלה ואני אציג את הצו. צו היטלי סחר משקף את הסכם הסחר עם

וקבועים בו כל הפריטים שאמורים לשקף בדיוק את מה שהוסכם כבר בהסכם שנחתם בין המדינה לארצות-הברית. זה מועבר בערך כל שנתיים מחדש כהוראת שעה מאחר ואנחנו כל הזמן במשא ומתן עם ארצות-הברית להסכם סחר חדש. בשנתיים האחרונות, מטבע הדברים, היו מערכות בחירות וקורונה ולכן זה לא הצליח לקרות.

אנחנו מבקשים עכשיו לאשר נוסח של צו שזהה כמעט במדויק לצו שאושר לפני שנתיים חוץ מכמה תיקונים נקודתיים, שבהם נמצא שהייתה טעות בצו הקודם, שלא תאם את הסכם הסחר, והצו תוקן כך שהוא כן יהיה תואם להסכם הסחר.

אז אנחנו נעבור על הפרטים, רחלי, ונציין אותם: אז בתוספת הראשונה, ממה שאני ראיתי, ירדו פרטים 08021190, שזה שקדים בקליפתם, 08021290 שזה שקדים מקולפים, 08062090 שזה צימוקים אני מבינה. למה זה ירד מהתוספת הראשונה? כדי להתאים להסכם כי לפי ההסכם זה לא אמור להיות שם. זה נמצא בהמשך, נכון?

זה נמצא בתוספת השנייה, זה לא שאין לזה הטבות לפי הנוכחי. אוקי. 0308 חסרי חוליות זה היה בצו הקודם 87 במקום 90. את יכולה להסביר את ההתאמה של המחיר?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 אני ממחלקת הסכמי סחר בילטראליים במשרד הכלכלה. כל התיקונים שנעשו כאן בעצם יש לנו הסכם קיים עם ארצות-הברית, ועד כמה שזה לא אמור לקרות, בכל זאת בצו הקודם היו אי-התאמות קלות בין ההסכם המקורי לבין מה שהוטמע בצו. במקרה הזה, ספציפית, היה כתוב 87% משיעור המכס במקום 90%. זה דוגמה לתיקונים טכניים קלים שבאמת מצאנו עם הצו החדש, ומה שקורה זה שההנחה לארצות-הברית משתנה מ-13% ל-10%. זה סוג התיקונים הקלים שנעשים פה כדי להתאים להסכם ה - - - אוקי. בפרק 8 נוספו פריטים 08021190 ו-08021290, שזה השקדים. שאלה: למה בתוספת הראשונה רשומים השמות ובתופסת השנייה והשלישית רשומים מספרים שאין לי מושג מה הן? למה בתוספות השנייה והשלישית אתם לא מפרטים את תיאור הטובין כמו בתוספת הראשונה?

תיאור הטובין נדרש רק כשאנחנו רוצים שלא יהיה כלול מה שכתוב בפרט המכס. אם אין תיאור אז כל מה שכתוב בפרט מקבל את ה... איך אני יודע מה הפרט? הפרטים מפורטים בצו תעריף המכס ובהם כתוב מה זה כל פרט ופרט. אז למה לא קיבלנו את זה גם? כל מספר כזה כולל בתוכו כמה פרטים? אני אסביר: מה שמופיע בצו הם סיווגי מכס. בסיווג מכס, לכל אחד יש תיאור מאוד ספציפי שלו, וחל מהסיווגים, הסיווג שלהם לא מספיק ספציפי.

יכולים להיות שני מוצרים בתוך אותו סיווג מכס, בתוך אותו סיווג כללי. ההבדל בין התוספת הראשונה לייתר התוספות הוא שבתוספת הראשונה יש מוצרים מאוד-מאוד ספציפיים ולכן התיאור שלהם מאוד-מאוד חשוב.

ההטבה חלה. בתוספת הראשונה, בשונה מהשנייה והשלישית יש הטבה מאוד ספציפית למוצר מסוים, להבדיל מסיווג. אני מקווה שאני מסביר את עצמי נכון. יש הבדל בין שלושת התוספות גם במשמעות של התוספת. התוספת הראשונה מציינת פרטים שבהם הייבוא הוא בהיטל מופחת,

רגע, אני אחדד את הדברים: גם התוספת הראשונה וגם השנייה מתייחסות להיטל מופחת ולהנחה במכס כלפי ארצות-הברית. ההבדל בין הראשונה לשנייה הוא שהשנייה היא ברמה קצת יותר רחבה, כלומר היא ברמת סיווג מכס בעוד שהראשונה ברמת מוצר, זה קצת יותר ספציפי. לכן, הסיווג יותר חשוב בראשונה. בשנייה יכולים להיות שני מוצרים תחת אותו סיווג מכס ושניהם זכאים לאותה הטבה. בראשונה המצב קצת שונה יכולים להיות שני מוצרים תחת אותו סיווג אבל רק מוצר אחד מהם זכאי להטבה ולכן, חשוב לציין את המוצר עצמו בתוספת. והתוספת השלישית זה המכסות הפטורות מ... נכון. והן גם ברמה קצת יותר רחבה ולכן גם התיאור ברמת סיווג

אז בפרק 18 ירדו פרטים 03074910, 03074310, 03081910, 03081210, 03082910,

03089010. זה רכיכות וחסרי חוליות למה הם ירדו בחלק הזה? הם כלולים תחת פרטי מכס 0308 ויהיו עכשיו 0307. לא צריך את תת-הפירוט הזה,

אוקי, ובהמשך, בפרק 22 נוספו פרטים 22042000 ו-22042100, שזה יין וזה בהתאם להסכם. אני עוברת לתוספת השלישית בעמוד השני היו פריטים ששינו מקום אבל המשעות היא אותה משמעות. שני פריטים שירדו הם 03032510 ו-03032529 שזה דגי קרפיון קפואים. זה גם היה כלול במכסה אחרת ושינה מקום?

אז הנה, את אומרת את המוצר עצמו. אני אומרת אותו כי כתבתי אותו מראש. אז עדין לא הבנתי למה לנו לא רשמו את השם. מה הבעיה? אולי להבא, אם תוכלו בדברי ההסבר לפרט את הפרטים יחד עם התייחסות לתיאור הטובין שלהם. בתוספת השלישית ירד פרט 07108090? מה זה הפרט הזה? אני חושבת שבדקנו את זה אתמול וראינו שזה לא היה במצב הקודם. בדקנו ואמרת שתחזירי תשובה בעניין.

ראינו שזה נמחק וזה לא היה בנוסח של - - - זה הפרט שהיה עליו קו בצו הקודם?

אז זה היה פרט שהיה עליו קו בצו הקודם והוא לא נכנס ככל הנראה. שני פריטים נוספים זה 08021100, 08021200, שזה השקדים.

אלה השינויים שהיו. חבר הכנסת לוי? אני מכיר את זה זה מכבר, מיום שהגעתי לפני שמונה שנים - - לפי החישוב, אישרת כבר ארבעה הסכמים כאלה. אין ברירה, אני מכיר את זה כסגן שר האוצר ואין ברירה עדיף לנו שם.

יש עוד מישהו מהמוזמנים פה או בזום שרוצה לומר משהו?

אז אני עובר להצבעה לאישור צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הישיבה ננעלה בשעה 10:14.